שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(הוראת שעה), התשע"ו - 2015 (תיקון), התשפ"ב 2021. רשות המיסים, אני מבקש להציג את התקנה. התקנות הן תקנות הקלה בשווי שימוש. הוראת השעה פקעה בסוף השנה הזאת לרכבים היברידיים, פלאג אין ורכבים חשמליים. נטליה מירנצוב הכלכלנית שלנו מחוברת בזום, אשמח שתפרט את הרקע לשווי השימוש המעודכן.

שהתקנות לא נועדו לעודד שימוש ברכבים ירוקים למרות שיש מכשירים אחרים במס קנייה וכיוצא באלה להקלה בנושאים האלה אלא נועדו לבטא את שווי השימוש האמיתי, כיוון ששווי השימוש ברכבים הירוקים הוא נמוך יותר מאשר ברכבי הבנזין. לכן כשמתייחסים לכל הנושא הזה יש לזכור, שלפחות הממשלה לא חשבה על הכוונת שינוי התנהגות אלא למסות מס אמת את מי שמשתמש ברכבים הירוקים. התקנות שהוגשו לכם, יש בהם לגבי רכבים חשמליים הגדלה של סכום ההפחתה ל-200 שקלים, למיטב זיכרוני מ-1,000 שקל ל-1,200, ולרכבים פלאג אין ורכבים היברידיים צמצום ההפחתה ב-100 שקל, מ-500 ל-400 בהיברידי. התוקף להוראת השעה הוא לשנתיים נוספות, לא במטרה להחזיר, לעבור למצב ללא הטבה עוד שנתיים אלא רק בלבחון מחדש בדיוק את גובה ההטבה כפי שנעשה כרגע. בבקשה. שלום. אציג את הנושא. יש לנו עקרונית שיטת חישוב של שווי שימוש שמבוססת על מחיר המחירון כפול 2.48% לחודש. ברכבי טכנולוגיה, בגלל שמדובר ברכב חסכוני, ומחיר הרכישה שלו גבוה מרכב רגיל, נדרשת התאמה שאנו מבצעים. מהתחלת השיטה של שווי שימוש אנו מבצעים את ההתאמה הזאת ורק מפעם לפעם מעדכנים את הסכומים, מאריכים את ההוראה. כרגע אנו מציעים את הסכומים שרשמנו בשווי שימוש בהפחתה לרכב היברידי 400 שקל במקום 500. ברכב חשמלי עשינו חישוב עדכני ויוצא סכום גבוה יותר - 1,200 שקל. רכב חשמלי הוא מאוד חסכוני ביחס לרכב רגיל, ונכנסו גם כלי רכב יחסית יקרים. זו ההתאמה שאנו מציעים. הבאנו גם בחשבון את הסוגיה שהעלו בפנינו שחלק מהעובדים, כנראה חלק ניכר, מבצע טעינה מהבית, אז הכנסנו פה סכום נורמטיבי. זה לא סכומים גבוהים אבל שיהיה סוג של הפחתה בשווי שימוש כדי שנתחשב גם בטעינה ביתית. משנה מה גובה סכום הרכב? לא. אנחנו מצד אחד מנסים לעודד מעבר לאנרגיה ירוקה ורכבים חשמליים, ומצד שני, כל פעם אנו מזעזעים את השוק ומשנים את ההתנגדות שלו על ידי שינוי כל מיני קריטריונים. לכן אני מבקש שבתקנה שאתם מציעים שווי השימוש לרכב היברידי ולרכב עם פלאג אין לא ישתנה יישאר כפי שהיה, כי חלק מהאנשים כבר רכשו את הרכבים האלה, וזקיפת ההטבה שלהם פתאום. דבר שני שאני מבקש, להאריך את הוראת השעה עד סוף שנת 2025, וגם זה מתוקף הבנה, שאנו חייבים לתת ודאות לשוק אחרת גם אם תיתן לעוד שנתיים, המשמעויות של הוראת השעה הזאת עבור הליסינג וחברות אחרות, היא כזו שהם נמצאים שוב באי-ודאות. אם אנחנו מבינים ורוצים והדירקטיבה של הממשלה הזאת היא לעודד שימוש ברכבים ירוקים יותר, גם היברידיים, גם חשמליים וגם פלאג אין, אין שום סיבה שכאן נעודד את המצב ההפוך או לפחות נפגע במוטיבציה של שימוש ברכבים האלה. לכן אני מבקש להכניס את התיקונים שכרגע מניתי לתוך התקנות, כי אני חושב שאני מבטא את עמדתם של כל חברי הכנסת. אני חושב שזה חשוב ואין סיבה לזעזע, בדיוק במקום שאנשים מתחילים לאט-לאט להתרגל לרכבים האלה ולשימוש ברכבים ירוקים יותר. בבקשה, ינון. תודה, אדוני היושב-ראש. אחרי שאמרת את הדברים, זה רק לברך על ההנחיה שביקשת שיעשו. אני חושב שזה ראוי. רק להוסיף על זה עוד דבר קטן אנו יודעים שכרגע יש בעיה בייבוא, אז בכלל אין ודאות. אלה שיש להם הרכבים, נשארים כרגע עם הרכבים, ואלה שרוצים להזמין רכבים חדשים, זה רק יחזק אותם שאם תהיה ודאות עד 25', זה רק יחזק את שיקול הדעת שלהם להביא דווקא רכבים ירוקים, לכן מה שרציתי לומר יתרת בדברים ואנו מודים לך על כך. שלמה. תודה, אדוני יושב-הראש. קצת מוזר לי שכשמתעסקים בעניין שווי שימוש ברכב, ההתעסקות היא בעיניי בסוג של זוטות. להגדיל פה קצת, להקטין פה קצת. שווי שימוש ברכב זו סוגיה שצריך לדון בה דיון מאוד משמעותי. כשגיא אמר שאנו רוצים שיהיה מס אמת, שווי שימוש ברכב זה לא מס אמת, גיא. אתה מדבר על מס אמת. כשיש טכנאים, כשיש רכבי שירות שמשלמים שווי שימוש ברכב, כשהרכב הוא רכב עבודה, ורק בגלל שאין למעביד שלהם כסף לתת להם את הרכבים הגדולים מאוד יש הסילברדו או סוגי רכב האלה שלא זוקפים עליהם בכלל שווי, הם משלמים הרבה כסף במשכורת, כשזה רכב עבודה. אם אתה מדבר על מס אמת אתם חייבים להביא לכאן תקנות שישנו את העניין הזה מהקצה אל הקצה. אני שומע על זה מהרבה אנשים - טכנאים של חברת חשמל, של חברות פרטיות, רכבי עבודה. יותר מזה על רכב שהוא בן עשר שנים ורכב חדש אתה משלם שווי הטבה. שנייה, זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, יש לי הצעת חוק על זה של הכפלת שווי השימוש בפחת. לא ייתכן שאשלם אחרי ארבע, חמש שנים אותו שווי שימוש על רכב חדש. או יהיה פחת קבוע שנקבע כל שנה 10% פחות או יהיה מנגנון. מצד שני אתה מעודד שימוש ברכבים ישנים. זה אמביוולנטי. ועדיין זה לא מס אמת. כשאתה זוקף שווי שימוש לפי שווי רכב חדש, זו בעיה. מי שיש לו יכולת לקנות רכב חדש או לקבל רכב חדש מהמעביד, יקבל. בשביל עוד תוספת הוא לא ימשיך עם רכב ישן שעושה לו בעיות. אבל בעיקר אני מדבר על טכנאים, רכבי שירות, אנשים שהרכב מיועד רובו ככולו לעבודה, הוא רכב עבודה, ומשלמים שווי שימוש כי הם לא הגיעו לרף של הרכבים האלה שהם רכבי עבודה וגם לא זוקפים עליהם בכלל שווי. אלה תקנות שאתם צריכים להביא לכאן, גיא. לא משחקים כאלה וזוטות. תודה. ולדימיר בליאק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מסכים איתך לחלוטין שנכון להאריך את התקנות. סליחה אני מסכים איתך במה שאמרת. ולתת ודאות לשוק. אין שום סיבה להוריד את ההטבה מהרכב ההיברידי. יש כאן אנשים שרכשו את הרכבים ויש אנשים שנכנסו לעסקאות הליסינג לפי השווי שהיה קיים, לפי ההטבה שהיתה קיימת. אני לא רואה סיבה לפגוע בהם. אני גם מסכים עם חברי שלמה, שאנו חייבים לעשות פה חשיבה מחודשת לגבי כל הנושא של השווי, גם לגבי רכבים שלא חדשים, גם לגבי רכבי עבודה, וגם אחוז עצמו, אני חושב שזה אחוז גבוה מדי, 2.48. חשבתי על כך עוד בפרקטיקה המקצועית שלי וגם היום. חייבים לעשות פה רפורמה גדולה, חשיבה אחרת שתביא למצב שאנשים ישלמו מס אמת ולא מס שמשלמים היום.

יוראי. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אני מצטרף לרוח הדברים שלך וגם להנחיות הקונקרטיות שלך. מדינת ישראל חייבת לעודד את המעבר לאנרגיות מתחדשות. חלק מהתהליך הזה הוא לעודד אנשים לעבור לרכבים חשמליים. התחלתם, נציגי האוצר, להסביר איך מגלמים שווי שימוש. אנו צריכים לעשות שימוש בכל הכלים הרגולטוריים שעומדים לרשותנו. המיסוי הוא כלי מרכזי כדי לוודא שאנשים בוחרים רכבים נקיים יותר, ירוקים יותר, מזהמים פחות. לכן אני מבקש להצטרף לשתי הדרישות של היושב-ראש ראשית, לא לשנות את ההטבה שניתנת לרכבים היברידיים ופלאג אין שכבר נכנסו לתהליך, שיש להם אינטרס הסתמכות בכך שבחרו רכבים מתוך ציפייה לשלם סכום מסוים, ושנית, להאריך את גובה ההטבה שניתנת לרכבים חשמליים עד 2025. זה נכון גם בהיבט של היציבות והוודאות אבל בעיקר בהיבט של המסר שבוקע מהמקום הזה שאנחנו קוראים לעם ישראל לרכוש בעיקר רכבים חשמליים. אני אישית חושב שגם חברי הכנסת ובכלל כל ציי הרכב הממשלתי צריך לעבור לרכבים חשמליים. כשאנחנו נשתמש ברכבים החשמליים ונראה שאין רשת הטענה מספיק טובה, אולי אז זה ייתן דחיפה משמעותית יותר למדינה, למשרד התחבורה לבצע את ההתאמות הנדרשות ולוודא שרשת הטעינה בכל רחבי ישראל מבוצעת כהלכה. תודה רבה לך אדוני. יעקב אשר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כל, אני בעד התיקונים שצריך לעשות אותם. אני רוצה לומר לאדוני, שבכנסת הקודמת קודמת, בקדנציה הקודמת, היה פה חבר פעיל מאוד בוועדה - עורר פורר. אחד הדברים שהוא וגם אני הצטרפתי לעניין הזה במסגרת עזרה לעסקים וכו', דובר ועלה הנושא של שווי שימוש רכב, כפי שאמר קודם חבר הכנסת קרעי, לגבי רכבי עבודה. יש פה עיוות גדול מאוד בעניין הזה. לפי הבקשה של עודד, הוקם צוות מטעם ועדת הכספים. יושב-ראש הוועדה הרב גפני הקים צוות כזה. אני זוכר שהיו פה כמה דיונים סוערים בעניין, ומתכוון במיוחד לעודד שהוביל את העניין. יש פה עיוות גדול, כי המעסיק רושם את הרכב הזה כרכב צמוד, הוא בעצם רכב עבודה. לא מתחשבים לא בעניין אם הרכב מלא עם כבלים. אני זוכר את הדימויים שעודד נתן בזמנו. לכן אני חושב שאתה צריך להרים את הכפפה הזאת, לחדש את הדיונים בעניין,

שהמס יהיה מס אמת כי בדרך כלל זה נופל על אנשים שמקבלים את המשכורות הנמוכות ביותר ועובדים הכי קשה. נקודה שנייה, כשמדברים על שווי רכב ומס אמת יש עיוות לא התחיל בממשלה הזאת, אבל הוא עיוות מובנה. יוצא מצב שעובדים שאינם משתמשים ברכביהם בשבתות וחגים, שזה חלק גדול מהאוכלוסייה, גם חרדים, גם דתיים וגם שומרי מסורת, משלמים את המיסוי יותר גבוה ממה שהם צריכים לשלם באמת, כי כשתיקח בחשבון את העובדה, שפרמיות הביטוח, צריכת הדלק, הבלאי לרכב נמוכים כי רכב לא בשימוש שבתות וחגים, כל החישוב של שווי הרכב הוא אחרת, ואמור להיות נמוך

אני יודע שזה דבר שמסובך לעשותו אבל הוא צודק, גם אם זה עוזר לאנשים הדתיים או החרדים. יש דברים שהם צודקים. בחישוב שנתי מדובר ב-58 ימי שבתות וחגים, וזה מבוסס על חישוב שעשו בזמנו שיש להפחית. יש גם הצעת חוק שלי בעניין הזה, אני מקריא מדברי ההסבר, שמוצע להפחית את שווי השימוש ברכב לשומרי שבת וחג בעניין פקודת מס הכנסה ב-15% בכפוף להצהרה של העובד. לגבי ההצהרה - לקראת הקריאה השנייה והשלישית נגבש את זה. בוא גם נעשה מדרגות מס שונות. אומר אזולאי וצודק - בביטוח יש התחשבות בעניין. גם בשכירות. ביטוח זה משהו אחר, אם אתה לא משתמש ברכב בשבת. לגבי שווי שימוש, נכון מה שאמרת, עודד פורר קידם את זה בכנסת הקודמת וגם אנו כמפלגה רואים בזה צורך לעשות את השינוי הזה. לא זנחנו את זה, אנו עובדים על זה. הנושא מאוד מורכב, אבל גם המצב של היום שאותו עובד שמשתמש ברכב שלו רק לצורכי עבודה, והדימויים שאנו מכירים של טכנאים שהטנדר שלו מלא בחלקי חילוף למיניהם, בטוח לא לוקח את הרכב הזה כדי לקחת את הילד ללונה פארק לוקח רכב אחר, וגם רכבים שהם ישנים יותר משלמים לפי שווי של רכב ישן יש פה הרבה מאוד עיוותים וכנראה נצטרך לעשות עבודה בנושא. במסגרת אותו דיון גם אפשר לבדוק את מה שאתה אומר למרות שאני אינסטינקטיבית לא חושב שזה נכון. זה אינסטינקט מובנה פוליטי. אני מדבר על המקצועי. לא קשור. אם אני אדם לא דתי, אבל מחליט שבשבת אני לא נוסע,

זו שאלה שצריך למצוא את הפתרון שלה. אגב האינסטינקט המובנה שלי הוא מקצועי בלבד. מצוין. לכן אני בטוח שתתמוך בזה. אני מזכיר לך, כשהיינו

כולנו זוכרים כשהיה מחסור בדלק, אז היו מדבקות, כל אחד בחר לעצמו את היום שהוא לא נוסע בו, על חלונות האוטו. של משרד הרישוי. לדעתי זה היה בשנות ה-70'. כל הדתיים ושומרי שבת ראית על הרכבים, לפי השי"ן ידעת שהם דתיים. השאר בחרו ימים אחרים. ברור לך שאין דרך לאכוף את זה. לא בטוח. לכן נשב ונגייס את כושר המקצועיות שלך. בסוף העובדים האלה נפגעים בגלל אמונתם. ואנחנו מדינה דמוקרטית ויהדות. לא רוצים שאדם ייפגע בגלל האמונה שלו. לכן אני מבקש מיושב-ראש הוועדה, שאני יודע שלא אוהב עוולות, להעלות את זה גם באותם דיונים. אנסה לקדם את הצעת החוק שלי. בזמנו היה חבר הכנסת סלומינסקי שהיה חתום איתי על הצעת החוק. זה לא רק חרדים. גם אנשים רגילים. תודה, אדוני. אני חושב שחרדים הם אנשים רגילים לכל דבר. אופיר כץ, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אהיה קצר כי לרוב הדברים שנאמרו פה אני מסכים לחלוטין. הנושא של רכבי העבודה זה עוול שעושים לאותם נהגים שמשלמים אבל לא מקבלים בחזרה, לא יכולים להשתמש ברכב. אלכס, אמרת שאתם עובדים על זה יש לקחת עוד נקודה בחשבון יש אנשים שיש להם האפשרות לנסוע למקום העבודה בתחבורה ציבורית. עולים על אוטובוס או רכבת, עולים תחנה אחת ונמצאים במקום העבודה, ולכן עדיף להם וחסכנו עוד רכב על הכביש וגם הם מרוויחים לא משלמים הרבה מס. אבל יש כאלה מהצפון או מהדרם שעובדים במרכז או בירושלים במשרדי הממשלה, ולהם להשתמש בתחבורה ציבורית, אין להם סיכוי להגיע ב-08:00 למשרדים. אנחנו מתייחסים אליהם, גם למי שיש האפשרות וגם למי שאין האפשרות לנסוע בתחבורה ציבורית אנו מתייחסים אליהם אותו דבר. גם זה, הנגישות של התחבורה הציבורית להגיע למקום העבודה, זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. יש כאלה שהיו רוצים לוותר אבל אין להם כל כך ברירה. גם לגבי הורדת ההפחתה, הבנתי שביקשת מהם להסיר את זה. כמובן, אני בעד. תודה. איתן פרנס. תודה, אדוני. אנחנו איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, רוצים לברך על כל מהלך שמעודד תחבורה ירוקה, אבל באותה נשימה להזכיר שבישראל היום יש רק כ-10,000 רכבים חשמליים. רק השנה נכנסו רכבים שמתאימים בכלל לעובדים לליסינג, רכבים זולים עם טווחים של מאות קילומטרים, רק מתחילים. אנחנו רק בתחילת התהליך. כבר עכשיו אנחנו קוראים בעיתון כתבות על מס נסועה. אנשים מגיעים לאולמות לקנות רכבים. שואלים מה זה מס נסועה, ולא קונים. חוזרים הביתה. מי שקונה רכב חשמלי פתאום קורא בעיתון שיש מס קנייה על עמדת הטעינה, ומחר בבוקר מודיעים לו שהתייקרה לו העמדה.

אנחנו חייבים ודאות, ואני פונה אליכם ועדת הכספים ומבקש מכם בדיוק מה שביקשתם אנחנו חייבים לדעת שעובד שנכנס ובוחר ירוק, ממשיך לקבל אותה הטבה לכל תקופת ההתקשרות שלו. בליסינג חשמלי זה יכול להיות גם ארבע שנים מלהבדיל מליסינג רגיל. אנחנו חייבים ודאות כאן ולא לפגוע באנשים שבוחרים בירוק, וה-100 שקל שלוקחים היום מהיברידי, לוקחים מעשרות-אלפי רכבים. מעבירים אותם לקופה קטנה של אולי מאות רכבים חשמליים שנכנסו והלוואי שנגיע לאלפי רכבי ליסינג חשמליים. אתייחס לסוגיה של מס על עמדות הטעינה. הנושא הזה עלה אתמול בתקשורת ואיתן העביר לי - בדקתי. יש שני סוגים של עמדות טעינה אחד זה AC, מתח קבוע, והשני הוא מתח חלופי. המס נכון להיום לא מתייחס לעמדת טעינה כעדת טעינה אלא על הרכיב העיקרי שנמצא בו. אז ב-AC זה רכיב הבקרה ולכן על זה יש מס כרגע, והשני זה השנאי שם אין מס. אני ביקשתי מאנשי מקצוע במשרד האוצר, לבחון את הסוגיה הזאת כדי לראות איך אנחנו משפרים את הנושא זה. לגבי מס נסועה, אני לא מתקרב אלינו בקרוב, וגם אם הוא כן יבוא, יהיה תחליף כזה או אחר. אנו בוועדת הכספים נשמור על כך שהשימוש ברכב החשמלי בהכרח יהיה זול יותר משימוש ברכב שמונע על דלק. ששי שדה, בבקשה. תודה, אדוני. אני מבקש לברך על כל מה שנאמר כאן על-ידי כל חברי הכנסת, בעיקר בהתוויה שלך, אדוני יושב-הראש. אני חושב שזה הכיוון הנכון. חבר הכנסת עודד פורר בקדנציה הקודמת הקים שדולה למען מס אמת והכנו אפילו הצעות חוק. אני חושב שזה מתחייב כי יש פה הרבה עיוותים וחוסר הגינות כלפי לא מעט קבוצות, דגש על הטכנאים. אנחנו גם בפגישה ברשות המיסים וגם לעודד הבאנו תמונות של טנדרים שמסריחים וגם מלאים בחומרי עבודה שאי-אפשר להיכנס אליהם אבל לא הצלחנו לקדם משהו, ואשמח אם אדוני יו"ר הוועדה והוועדה תיקח את זה על עצמה ותקדם את הנושא הזה, וכמה שיותר מהר יותר טוב כי יש פה עיוותים לאורך שנים. אם אפשר אני יכול לתת פתרון למה שהציע חבר הכנסת אשר - הצעתי את זה גם אז לעודד אם אנחנו עושים מיסוי לפי נסיעה בפועל, אם יש קודן ברכב שיכול לבדוק בדיוק כמה נסענו והמיסוי לפי קודן, לא משנה אם זה שבת או לא שבת. היות שאנחנו בוגרי הדיונים על מס גודש, ויודעים מה המשמעות של רכיב כזה ברכב מבחינת הפגיעה בפרטיות, מאוד בעייתי לעשות את זה. כמובן שזה הדבר האידיאלי, למסות כל קילומטר. לצערי הרב, כרגע זה לא ישים כי אין טכנולוגיה שמאפשרת מצד אחד לעקוב אחרי הקילומטראז' ומצד שני לשמור על הפרטיות. מי מוחרג כיום משווי רכב צבא, משטרה, שב"כ וכיבוי אש? זוכר שישבנו פה בדיונים על אגרת גודש ומנינו רשימה שלמה? זה פחות או יותר אותה רשימה. אני שואל על שווי רכב. זה פחות או יותר רשימה מקבילה. אשמח להעביר לך. נטליה יכולה לענות? בבקשה. מי שמוחרג מהשווי זה רכב סיור מבצעי כלומר לא אוטומטית כל רכב משטרתי ולא אוטומטית כל רכב של מד"א, אלא כאלה שמשמשים לפעילות מבצעית, שיכולים להקפיץ אותם באמצע הלילה לטיפול במקרה. אבל יש גם רכב שמוגדר רכב עבודה, שלא חונה בחניה פרטית.

של ניצב במשטרה למשל פטור או לא? רק אם הוא מחויב לפעילות סיור מבצעית. רכב שחונה בחנית המפעל מוגדר כרכב עבודה למיטב הבנתי.

הגדרה שאומרת שרק בעת שמפעיל צ'קלאקה ומשמיע סירנה. תכף אמצא את זה בחקיקה. אין מילה נורמלית בעברית לצ'קלאקה? אנחנו מסכימים לארבע שנים, בנוגע לבקשות שהעלית, ולגבי השווי, להיברידי ולפלאג אין,

שווי שימוש של החשמלי ללא שינויים בהיברידי ובפלאג אין יש לה עלות זניחה ולכן אנחנו לא מתנגדים. תודה רבה. אמיר זלצברג, המשרד לאיכות הסביבה. בעקבות ההודעה של גיא אני מוותר על זכותי. תודה. גיא, בבקשה. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(2)(ב) ו-243 לפקודת מס הכנסה , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו 2015, בתקנה 1, (1) בתקנת משנה (ב), אחרי "התש"ע-2009" יבוא "(להלן- יום התחילה האמור בתקנת משנה (ב))"; תסביר למה זה נדרש. כי זה צו חדש. הוראת השעה פקעה, זה הוראות חדשות שמחליפות אותה. לכן יש כמה שינויים טכניים. אתה מדבר על תקנות מס הכנסה שהיו בשימוש, שבהן כבר היום בסעיפים הקטנים יש הפניה לסעיף קטן (ב). אתם מבקשים לקרוא לזה עכשיו "להלן יום התחילה האמור". מה שהיה קודם, שבכל סעיף קטן התייחסו לסעיף קטן (ב). למה להגדיר את זה? זה סיבות טכניות לחלוטין. מביאים אותו מתווה שהיה עד כה, בשינוי. אתה מבקש להכניס פה תיקון. תסביר למה אתה מבקש להכניס אותו,

מאיפה הוא נולד. למה צריך את התיקון הזה. יש פה התייחסות ליום התחילה לגבי היברידי של חישובים שונים שנעשו מ-2010. היום בתקנות מס הכנסה בסעיף 1ב כתוב: בתקופה שמיום י"ד בתמוז, 1 ביולי 2015, עד יום 31 בדצמבר 2021, יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה לפני יום התחילה של תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב)(תיקון), התשע"א-2009- - - כיום התחילה. כבר היום בסעיפים הקטנים האחרים שמתייחסים לאותו תאריך מפנים ליום התחילה האמור בתקנת משנה (ב). למה עכשיו אתם מבקשים להגדיר את זה? יש יום התחילה לרכב היברידי, יש שתי אוכלוסיות של רכב היברידי ששונה לגביו המדיניות של שווי שימוש ב-2009, והמטרה היא לבצע הפחתה לשתי אוכלוסיות הרכבים ההיברידים, זו של החישוב הישן וזו של החישוב החדש. עכשיו אנחנו לא משנים בעקבות החלטת הוועדה, אבל 500 שקלים של הפחתה בשווי שימוש, יישאר. שואלת, למה אתם מבקשים להכניס את התיקון בפסקה (1)? למה לא להמשיך להפנות גם ביתר הפסקאות לתקנה ב? כי זה הנוסח שאושר בצורה. אין לו משמעות מהותית. אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: "(ב1) בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) עד יום י"ט בטבת התשפ"ד- - - אז תתקנו את זה. לבקשת היו"ר זה י"א בטבת התשפ"ד, 31 בדצמבר 2025. יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה לפני יום התחילה האמור בתקנת משנה (ב), שסיווגו M1 או N1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה ושהוא רכב משולב מנוע (hybrid), את הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות העיקריות, בהפחתת 500 שקלים חדשים"; זו פסקה שמתייחסת לרכב היברידי שנרשם לפני 1.1.2010. צריך לחשוב אם צריך אותה או מתקנים על גבי זה - ברמה הניסוחית, אם אנחנו צריכים לנסח את כל הפסקה מחדש או בפסקה הקיימת היום בתקנות אנחנו משנים את התאריך מדצמבר 21' לדצמבר 25'. נדון בזה אחר כך. זה לא מהותי. (3)אחרי תקנת משנה (ג) יבוא -: אחרי תקנת משנה ג יבוא: "(ג1) בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022)- - - עד י"א בטבת התשפ"ה 31.12

יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה ביום התחילה האמור בתקנת משנה (ב) או אחריו, שסיווגו M1 או N1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, ושהוא רכב משולב מנוע (hybrid), את תקנה 2(א) לתקנות העיקריות, כאילו אחרי "מכפלה של 10 שקלים חדשים" בא "בהפחתת 500 שקלים חדשים"; זה התשפ"ו. אחרי תקנת משנה (ד) יבוא: "(ד1) בתקופה שמיום- - - שנייה, זו פסקה שמתייחסת לרכב היברידי שנרשם אחרי 1.1.2010. בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה ביום התחילה האמור בתקנת משנה (ב) או אחריו, שסיווגו M1 או N1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, ושהוא רכב פלאג-אין, את תקנה 2(א) לתקנות העיקריות, כאילו אחרי "מכפלה של 10 שקלים חדשים" בא "בהפחתת אלף שקלים חדשים"; (ד2) בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) עד יום י"א בטבת התשפ"ה, יקראו לגבי עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה ביום התחילה האמור בתקנת משנה (ב) או אחריו, שסיווגו M1 או N1 כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, ושהוא רכב חשמלי, את תקנה 2(א) לתקנות העיקריות, כאילו אחרי "מכפלה של 10 שקלים חדשים" בא "בהפחתת 1,200 שקלים חדשים"; (בתקנה משנה (ה), במקום "בהתאם לתקנת משנה (ד) לא יהיה זכאי להפחתה בהתאם לתקנת משנה (ג)" יבוא "לפי תקנת משנה (ד) או (ד1 ) או (ד2), לא יהיה זכאי להפחתה לפי תקנת משנה (ג) או (ג1), לפי העניין". זה רק התאמה לפיצול הרכבים. יש שם החרגה של שווי שימוש. סעיף קטן (ה) אומר כבר היום שמי שהופחת לו הסכום לפי הפסקאות שמתייחסות לרכב היברידי לא יהיה כפל הפחתות. נכון. זו הבהרה של המובן מאליו שאין כפל הפחתות. תחילה. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) (להלן-יום התחילה) והן יחולו על הכנסה שהופקה או נצמחה מיום התחילה או לאחריו. עכשיו התקנות לא קובעות החמרה אלא הפחתות בלבד ואתם מבקשים לאשר אותן בתחילה רטרואקטיבית של כמה ימים. תודה לרשות המיסים על שקיבלתם את בקשות הוועדה. אני מעלה להצבעה את תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(הוראת שעה), התשע"ו - 2015 (תיקון), התשפ"ב 2021. בצירוף התיקונים שהתקבלו בוועדה. מי בעד התקנות?

התקנות התקבלו פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה

12:45.